אני פותח את הישיבה, הייתה בקשה של כמה מפלגות כדי להאריך את המועד של מסירת החשבונות השוטפים. אנחנו פנינו אליכם, כנהוג, כמקובל. ואנחנו ביקשנו את ההארכה הזאת לאותם אלה.

בינתיים התברר לי שגם מפלגת נעם מבקשת ואתם נעתרתם לבקשה הזאת. ואני רוצה שהיועצת המשפטית תאמר כמה מילים. אז בהתאם לסעיף 10 לחוק מימון מפלגות, על נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למסור למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות בתוך 24 שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות. בתוך 24 שבועות לאחר שהמבקר קיבל את החשבונות האמורים, עליו למסור ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות. בנוסף, על נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למסור למבקר את חשבונותיה בגין המימון השוטף לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים. ובשנה שבה מתקיימות בחירות רואים את השנה כמסתיימת בעצם באותו, בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות והחשבונות ימסרו יחד עם החשבונות לתקופת הבחירות. המבקר, על המבקר למסור ליו"ר הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות אלה לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה. ובשנת בחירות יחד עם הדין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות. בהתאם לסעיף 10, ועדת הכספים מוסמכת בהסכמת המבקר, מבקר המדינה, להאריך כל אחד מהמועדים האלה שציינתי עכשיו. הבחירות לכנסת ה-25 נערכו ביום 1 בנובמבר 2022 ותוצאות הבחירות פורסמו ביום 9 בנובמבר 2022. 24 שבועות מהמועד הזה אנחנו מגיעים ל-27 באפריל 2023. ביום 23 באפריל 2023 פנו סיעות חד"ש ותע"ל וביום 25 באפריל 2023 פנתה גם סיעת רע"מ בבקשה לדחות את מועד הגשת הדוחות עד יום 31 במאי 2023. זאת בעקבות החגים שחלו בתקופת הביקורת. נוכח ארכה של תקופת הדוח, שנה ו-8 חודשים, ובהתחשב במועד שבו התקיימו הבחירות לכנסת ה-25 בסמוך לסוף השנה, החומרים נמצאים והבקשות נמצאות אצלכם בטאבלטים. הבקשה התקבלה,

בוועדת הכספים ביום 9 במאי 2023. ביום 8 במאי 2023 פנתה סיעת בל"ד בבקשה לדחות את מועד הגשת הדוחות עד יום 3.6.2023, זאת מאותם טעמים. וכן גם בשל קשיים שנוגעים למצבת כוח האדם בסיעה. אולי יפרטו פה נציגי הסיעות. להבנתו, הסיעות פנו עוד קודם למועד האחרון למבקר בעל פה, וירחיבו על כך אולי נציגי המבקר. המבקר העביר את ההתייחסות שלו לפניות במכתב מיום 18 במאי 2023, כפי שהתקבל בוועדת הכספים ביום 21 במאי 2023. וכיוון שוועדת הכספים עסקה בהליכי חקיקה של הצעות חוק התקציב וההסדרים הנושא מובא כעת לפתחה. אתמול, כפי שציין היו"ר, פנתה גם סיעת נעם בבקשה להאריך. זה כבר משנה את כל התמונה. זה כבר לא פה אחד? לא, אבל למה נעם פנתה רק עכשיו? רגע, עד מתי הם מבקשים? הם יגידו ויסבירו. הם מבקשים עד ה-31.5. מה שהרשימות הערביות עושות הם עושים גם כן. עד היום כלומר?

נעם פנו בזמן שהוא לא ידע אם הוא איתנו או באופוזיציה. לא חשוב. רבותיי, אוקיי.

בלי צירוף לממשלה הוא לא התכוון להגיש את הדוחות בכלל. אני לא יודע, זה תשאלו אותו. להבנתי, המבקר אישר גם את הארכה ביחס לנעם עד היום. ויריבו על כך נציגי המבקר. אבל אין לנו בקשה שלה, נכון? יש, יש. אז ירחיבו פה, ירחיב המבקר. אבל כבר אנחנו היום ב-31 במאי. בסדר, נשמע. אנחנו נמצאים ליד השולחן פה כולם.

בכל מקרה, המבקר החליט להיענות, להבנתי, לבקשת הסיעות. תכף הם ירחיבו. ולאשר את הדחייה גם ביחס לדוחות השוטפים וגם לתקופת הבחירות לכנסת ה-25, וגם לתקופה השוטפת המקבילה עד יום 31 במאי 2023. וביחס לסיעת בל"ד עד יום 30.6.2023. ואני אבקש כבר, כשאתם מתייחסים,

אם תוכלו להתייחס האם יש סיעות נוספות. האם באמת יתר הסיעות עמדו במועד? האם יש סיעות נוספות שלא עמדו עדיין במועד.

בבקשה, חנה רותם. בעצם הארכה, אדוני יושב הראש, בעצם ההארכה להיום. חוץ מבל"ד הארכה להיום. כן, כן. לכן אנחנו מבקשים שההארכה - - - צריך לבקש שההארכה תהיה קדימה. כן, בבקשה. בל"ד ביקשה 30 ביוני. האמת היא שהייתי צריך להביא את זה אתמול. אתמול בגלל האסון שקרה לנו. אבל גם אתמול זה כבר יום לפני המועד. קצת בדיעבד כאילו אנחנו מבקשים את זה.

אני מבקש, חנה רותם, בבקשה. בוקר טוב לכולם. כמו ששלומית ציינה את סדר הדברים והמועדים שבהם הוגשו הוגשו הבקשות השונות למבקר, המבקר אחרי שהוא קרא את הבקשות שהוגשו לוועדת הכספים ובחן גם בהמשך לשיחות טלפון או פניות שהיו אלינו בטרם המועד הסופי - החליט להיענות לבקשת הסיעות ולהמליץ באמת על הגשת ארכה, כמבוקש. אם היום יש בקשה נוספת לארכה נוספת, אין לי את עמדת המבקר. המבקר נמצא בחו"ל ואין לי מה לומר על הדבר הזה. המועד החוקי היה 27 באפריל? המועד החוקי היה ב-27 באפריל. בסדר? חלק מהסיעות פנו טלפונית למבקר המדינה, למשרדנו, וביקשו ארכה. הובהר להם שאם מדובר בימים ספורים, הארכה היא, אנחנו יכולים לקבל את זה, כי הארכה היא באה על חשבון הביקורת שאנחנו עורכים. כי אנחנו מחויבים להגיש דוח במועד ספציפי. איחור של ימים ספורים אנחנו יכולים לספוג אותו. איחור של חודש? יש צורך בפנייה לוועדת הכספים. והסיעות פנו כל אחת במועד ששלומית ציינה. האורכות, הסיבות פורטו במכתבים. רובם זה בשל החגים ובאמת אורך התקופה. המבקר שקל את הדברים והחליט להמליץ או להסכים לבקשות שהוגשו. אבל בנתיים הזמן עבר ותשובה המפלגות לא קיבלו. המפלגות לא מקבלות תשובה ממבקר המדינה. המפלגות צריכות, ההליך החוקי הוא שהמפלגות פונות לכנסת, לוועדת הכספים, בשביל לקבל את הארכה. המבקר מסכים או לא מסכים. אוקיי, אז ההחלטה בוועדה. והמכתב הזה נמסר לוועדה. אז יש לנו בקשה לוועדה, כחברי ועדה. לגבי הבקשה של נעם,

אנחנו צריכים להמתין לעמדה של המבקר לפני שאנחנו נדבר. אז לגבי הבקשה של נעם, היא הוגשה אתמול ביחד עם הדוחות הכספיים שלהם. הם הוגשו גם אתמול. והמבקר, העברנו את הדבר הזה לידיעתו. מזל שיש אמצעי תקשורת. יש שם 250 מיליון שקלים בתקציבים האלה?

הוא קיבל לאחרונה 250. זה ירד מ-2.3. זה לא מופיע בדוח הכספי שלהם. לא, זה ירד מ-2.3, אחמד.

רגע, האם יש סיעות נוספות. יפה.

תגידי לנו גם לגבי סיעות נוספות, האם יש. ואם אין, האם אתם ממליצים על הסיעות האלה לאשר להן? לגבי הגשה של סיעות אחרות, כל הסיעות שהיו מיוצגות בכנסת הקודמת ומיוצגות בכנסת הזאת, למעט צל"ש, הגישו את הדוחות הכספיים שלהם. מה זה צל"ש?

הבית היהודי? ימינה. ימינה לא נמצאת בכנסת.

בכנסת הקודמת. אנחנו מדברים על דוחות גם - - - אבל היא נמצאת בדוחות. יש לה דוח של 10 מיליון. מי הדובר? הידי נגב מהתנועה למען השלטון. הם מבקשים שתציג. אבל למה אתה מתפרץ בלי לבקש רשות? זה האיכות של השלטון. כל אחד רואה את איכות השלטון אחרת. כל אחד רואה את זה מהצד שלו אתה אומר. אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל.

למעט הסיעה הזאת שהייתה מיוצגת בכנסת הקודמת, יש לנו סיעות שהיו מיוצגות בכנסת הקודמת וסיעות שמיוצגות בכנסת הזאת הגישו את הדוחות הכספיים שלהם. למעט כמובן הסיעות שהגישו בקשות לוועדת הכספים. ואתם בעצם לא מבקשים, זאת אומרת המבקר לא מבקש לאפשר את ההארכה גם ביחס לסיעה הזאת,

שוב, הם לא ביקשו ולכן המבקר לא מביע עמדה בשלב הזה. טוב. אני מציע לחברי הוועדה, היות והמבקר מאשר את זה, כל אלו שהגישו בקשה והמבקר אישר, אני בעד לאשר להם. אלה שמופיעים במכתב שקיבלנו. ונעם.

והאחרים לא.

כן, נעם היא אמרה. כן, בבקשה? שלומית, זה כולל נעם? הוא מתכוון לאשר את הארכה. זאת אומרת שביחס לסיעות חד"ש, תע"ל, רע"מ ונעם תהיה ארכה עד ה-31 במאי, זאת אומרת היום, 2023. וביחס לבל"ד ארכה עד ה-30 ביוני. מה זה יועיל הארכה? בעצם המשמעות, אולי צריך להבין את המשמעות. המשמעות של הפרה היא, הסנקציה שכרוכה בהפרת הוראות היא סנקציה חריפה, שהמשמעות שלה שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק מימון מפלגות עד להודעת המבקר שהוגשו לו החשבונות. והסנקציה הזאת בעצם מתקיימת אם הודיע המבקר בהתאם להוראות החוק ליושב ראש הכנסת שלדעתו לא היה הצדק סביר למחדל של הסיעה או רשימה כאמור. ולכן בעצם הבקשה לארכה. אנחנו מבקשים לתת ארכה של חודש מהיום. יש כאלה שזה עד היום. אנחנו מאשרים את זה די בדיעבד, איזה ברירה כבר יש לנו? המשמעות היא שלא תהיה סנקציה בגין אותו חודש. באופן תקין היינו אמורים לדון בזה בתחילת חודש מאי, לא ביום האחרון. אז אנחנו מבקשים ארכה, לא כאילו נותנים את ההחלטה היום.

גם הסיעה שמגישה בקשה לארכה אחרי המועד החוקי זה לא בסדר. רגע, אולי נתייחס לזה. ביקשתם חודש נוסף על מנת להכין את הדוח. החודש הנוסף הזה אושר על ידי המבקר. אתם, טענת הסיעות הייתה שב-27 באפריל הם עדיין לא מוכנים עם הדוחות כי לא הסתיים ההליך בתוך המפלגה.

אנחנו מדברים למה רק היום מגיע? היום האחרון.

כי לאחר מכן ביקשו את זה. הסיעות היה להם חודש נוסף להכין את הדוח. לא, זה בסדר. אבל אנחנו צריכים, לא. אבל אנחנו צריכים לאשר את הארכה. אנחנו צריכים לאשר את הארכה בדיעבד. אני מאשר בדיעבד עכשיו. היא אומרת תעשה מה שאתה רוצה. רגע, אולי נבהיר שוב. מוטב היה שהסיעות יגישו לפני המועד. בדרך כלל בקשות מסיעות מגיעות מאוד בסמוך למועד, כיוון שאז באמת רואים שאין את הזמן להגיש את

שאין היתכנות לזה שהדוחות יוגשו. המכתבים, הקראתי לא,

הקראתי מתוך המכתבים את המועדים. לא לשווא, כיוון שהמכתבים כן נחתמו, זאת אומרת סיעות חד"ש ותע"ל העבירו, המכתב שלהם חתום על ה-23 באפריל. שזה בסדר. זה בסדר, זה לפני המועד החוקי. בסדר, נכון. אז שוב, הפניות כן היו לפני. גם אמרו לנו נציגי המבקר, הפניות גם היו מהסיעות אל המבקר בעל פה. וכן להבין, ובהתחשב בחגים וברמדאן שהיה. אחמד, בבקשה.

נכון, אנחנו ביקשנו עד סוף מאי ארכה, כי היה רמדאן, היה חג. יש סיבות ענייניות למה הדוח לא הוגש בזמן. דרך המלך היא להגיש בזמן, כל המפלגות. אבל בשנים האחרונות תמיד היו בקשות כאלה לוועדת הכספים ותמיד הייתה היענות חיובית וגיליתם הבנה לנסיבות. גם הפעם, הדיון היה צריך להתקיים לפני שבועיים שלושה. היות והדיון מתקיים היום, בסוף מאי, אז אנחנו מבקשים בחד"ש תע"ל שזה יהיה בסוף יוני, עוד חודש מהיום, בגלל כל הסיבות שהסברנו קודם. אין טעם לאשר היום והדברים עדיין לא הסתדרו. אני מדבר בשם הסיעה שלי. אני גם ביקשתי קודם בשם סיעת רע"מ להאריך את הגשת הדוחות בחודש. אבל אנחנו מאשרים מה שנותנת המבקר. אנחנו יכולים לאשר מה שמבקשים חברי כנסת? אנחנו צריכים פה את הסכמת המבקר. אז המבקרת אומרת שהיא לא יכולה,

המבקר נמצא בקנדה, זה קצת קשה לברר מעכשיו לעכשיו.

ההתחשבות שלו בנסיבות הייתה גם בהתאם לאורך הזמן שהתבקש.

הזמן הזה היה אמור להיות מיועד לגיבוש הדוחות והגשתם. זה לא שרק עכשיו מתחילים לעבוד על הדוחות.

זה לא סביר הטיעון הזה. ולכן אני באמת לא מבינה מדוע נדרש חודש נוסף. אבל שוב, יכול להיות שהמבקר יסכים. אבל אני אין לי את הדרך להשיג אותו עכשיו ואני לא מוסמכת לאשר. מילא, יש עוד, כאילו אושר ל-30 ביוני לעוד מפלגה. אז מה הבעיה? בגלל שנותנים את זה היום והמפלגות לא ממש מוכנים, לדחות את הכל בעוד חודש? סליחה. מה האבסורד? אני לא מצליחה להבין. אני לא מנסה להתווכח. אני רק רוצה להגיד שכשמבקר אישר לבל"ד את החודש הנוסף הוא לקח בחשבון גם את היקף החובות שלה וגם את העובדה שמדובר בסיעה שלא מיוצגת בכנסת ולכן יש לה בעיה של כוח אדם. מה שלא קיים לגבי הסיעות האחרות שהגישו את הבקשה הזאת. אני גם רוצה להזכיר, עם כל הכבוד, שלפני הבחירות לכנסת ה-25 המועד להגשת הדוחות הוארך בחודשיים למפלגות. מתוך הטיעון הזה שקשה להם להשלים. ואל לנו לשכוח שאנחנו בבחירות כל הזמן בשנתיים האחרונות.

חמש מערכות בחירות. הבחירות עד הכנסת ה-24 היו להם את הארכות שלהם. אחרי הבחירות לכנסת ה-24 החוק תוקן לבקשת הסיעות והוספו חודשיים להגשת הדוחות,

אני, אני מצטערת. אין לי מה לומר יותר מעבר לדבר הזה. מה אתם מציעים לעשות, אחמד? אני עומד על הבקשה שלי ל-30 ביוני. לא, הבנתי.

אני מציע לקיים ישיבה של ועדת הכספים בתום המליאה. או בשעה 16:00. אולי עד אז תהיה אפשרות לדבר עם המבקר. אז אפשר להתקשר לקנדה. שמה הטיעון? מה אני אמורה להגיד לו? מה הטיעון לבקשת החודש הנוסף? לא הספקנו, כי ועדת הכספים מתכנסת בסוף מאי. לא התכנסה, בגלל התקציב. אבל היה חודש - - - לא, לא, בגלל התקציב. אבל רגע, צריך לעשות הבחנה. הבקשה הייתה להאריך את המועד בחודש. אנחנו באמת, נמשך החודש, שוב, היינו בדיוני תקציב. בגלל דיוני התקציב. אבל זה שהיינו בדיוני התקציב לא רלוונטי לזה שהסיעות - - - אבל המפלגות כאילו לא קיבלו תשובה, לא לכאן ולא לכאן. והם עדיין מחכים. וחודש הרמדאן והחג הם ניידים במשך ימי השנה. כל שנה הם במועד אחר. בא עכשיו בול נחת בתקופה הקריטית של הכנת הדוחות. מה הבעיה לגלות הבנה לזה? ולכן התבקש החודש הנוסף. ולכן יש הסכמה לחודש הנוסף, שבמסגרתו הסיעות היו אמורות להכין את הדוח,

אני מסכים שצריך להגיש את הדוח בזמן. לעיתים יש נתונים אובייקטיביים. הוא אומר אם בל"ד נתתם להם חודש, לא, הבנתי את הסיבה. אבל הסיבה שלו יותר נכונה. בל"ד גם ככה מובטלים, אין להם מה לעשות, והם לא עשו את הדוח. הם לפחות עובדים ויש להם מה לעשות, אז למה אתם לא נותנים להם. אני בטוחה שהוא זה שעושה את הדוח. הוא יושב, ממש מקליד את הנתונים. ונראה לך שבל"ד לא מקליד? כן,

קיבלתי תשובה מהמבקר לפני שבוע.

זה צריך לכרוך את זה עם פינוי ח'אן אל אחמר. בגלל זה הגיע יושב ראש הקואליציה.

אני רוצה לעזור למפלגות שהגישו את הבקשה. ועדת הכספים מאז ומתמיד, כשהמבקר אמר שאפשר, אנחנו אישרנו את זה. עכשיו אומרים החברים גם מחד"ש תע"ל וגם מרע"מ הם אומרים לתת עוד חודש, בגלל הסיפור של הרמדאן וכל מה שנלווה לעניין הזה. אומרת חנה רותם מהמשרד של המבקר שאין לה אישור של המבקר. אם לא נאשר את זה היום, המועד עובר. מה שנשאר ההצעה של חבר הכנסת טיבי. מאחר ואי אפשר להצביע בלי הסכמת המבקר, אנחנו נצטרך אם יש,

אבל המועד עובר. אז לפני. היום זה היום האחרון. היום זה היום האחרון. אז אחרי המליאה. לא, לא, הם מבקשים 30 ביוני. מה הבעיה שגפני, יושב ראש ועדת כספים, יבקש מחנה ארכה לתת את התשובה של ועדת הכספים ביום שני? לא, לא, אחמד, בוא. אני עורך הדין שלך. אתה הרופא שלי, אבל אני. בבקשה. אם אנחנו לא מאשרים את זה עכשיו, המועד עובר. אנחנו לא יכולים אחרים זה, יש בעיה. לא מאשרים היום הכוונה. באים בצדק החברים ואומרים אנחנו רוצים עוד חודש. לבל"ד בעוד חודש. חנה רותם הסבירה את זה בטוב טעם, הכל בסדר. אבל אני מכיר אותה. אם היא תופסת את המבקר והיא תדבר איתו, אני מעריך שהוא ייתן את העוד חודש. אני מעריך, לא בטוח. אתה מכיר אותה, לא את המבקר, זה מה שהיא אומרת. לא, לא. אני מוחק את מה שאמרתי עכשיו. אבל צריך לתת את הצ'אנס הזה. לכן אני מציע ככה: אני מציע שנאשר עכשיו. אני מציע שח"כ אימאן ח'טיב תתקשר למבקר ואני לא רוצה להגיד למה.

אולי לאשר עכשיו. גפני, אולי לאשר עכשיו את הבקשה הזאת. שיגישו ארכה. אני מציעה שאנחנו נאשר את הבקשה הזאת, מה שהמבקר הסכים. אבל זה רע"מ ואנחנו נישאר בחוץ.

אני מגיש רוויזיה. ובנתיים אני מבקש תנסי לתפוס את המבקר ולראות. רגע, יש לנו אישור בכלל מיושב הראש? כן, אל תתפוס על הקטנות, זה לא. אנחנו לא נופלים בקטנות. יש דברים יותר רציניים.

וחוץ מזה, זאת לא פעם ראשונה שמקיימים ישיבה אחרי מליאה.

אני לא יודע מה המפלגה שלך. כמה פעמים קראתם לנו לישיבות אחרי מליאה? יש לי עניין לעזור לכל מפלגה שמגישה בקשה להארכה. אני מציע שאנחנו נאשר את זה. אני מגיש רוויזיה. ובמשך כל היום ננסה לראות האם אפשר להאריך את המועד, שהמבקר יסכים. אם המבקר יסכים, נתכנס, נצביע וכו'. זה תמונת המצב.

להציג בפני המבקר מדוע מבוקש חודש נוסף?

אחמד. רמדאן והחג. זה היה טיעון שהוצג במכתב שביקש. והטיעון הזה עדיין קיים. הטיעון הזה, מה שנאמר במכתב אומר אחמד טיבי ואומרת גם אימאן. מי שצריך לדבר עם המבקר צריך להיות משוכנע, כדי שיוכל לשכנע.

היא לא ממש תשכנע. אני אגיד לך, חנה. לא, אני אגיד לך את הטיעון. היא לא תצליח לשכנע את המבקר, כי היא בעצמה לא. הטיעון שהם לא יכולים להגיד לך. לא, חנה, הטיעון. זה לא קשור אליי.

אני מציגה בפניו עובדה. המבקר יש לו דעה משלו.

אבל הטיעון האמיתי הוא שהם לא אומרים אותו הוא למה בל"ד כן והם לא. לא, לא אמרנו ככה. לא, אני אומר את זה. אנחנו מפרגנים להם. והדרישה שלהם צודקת. גם שלנו צודקת. הוא אומר אותם טיעונים, תקחי, תעשי העתק הדבק. אני מבקש להגיד כמה דברים. בבקשה, משפט.

תודה אדוני יושב הראש. עו"ד הידי נגב, מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה בתנועה לאיכות השלטון. קודם כל, חשוב לשים את הדברים בפרופורציה. המפלגות מקבלות מאות מיליוני שקלים. מיליארדי שקלים מהמדינה, מאוצר המדינה.

עם כל הכבוד, זה לא קשור.

לא בטוח שאני נותן לך. אתם בכלל מפלגה פוליטית.

למה אתה לא נותן לו?

פוליטית, ממש.

תן לי לסיים אבל.

תודה אדוני יושב הראש. שלחתם מכתבים על אותן מפלגות שהכספי מדינה שאתה מדבר עליהם לא החזירו את הכסף למדינה? מה אתם עושים בעניין הזה? אני אענה לזה. לא, שלא יענה.

אתה רוצה שאני אתן לך עוד דברים על כל מיני תלונות שלכם? התנועה לאיכות השלטון. אופיר, לא יהיה לנו זמן. אנחנו קיבלנו ארכה מוגבלת בזמן. תודה, תודה אדוני יושב הראש. המפלגות מקבלות מאות מיליוני שקלים, אם לא מיליארדי שקלים במימון של תקופת בחירות, במימון שוטף ובהלוואות. המפלגות שהיום מבקשות לא להגיש את הדוחות הכספיים לשנת 2022, שהיו אמורים להגיש עד למאי ולתקופת הבחירות לכנסת ה-25 יש להם חובות. גם לימינה של 10 מיליון שקלים. גם לבל"ד יש חוב של 300,000 שקלים. וגם למפלגת חד"ש רע"מ.

תודה רבה. עכשיו, לגבי הדוחות הכספיים, הם היו צריכים להיות מוגשים לפני חודש הם היו

4. נו, בבקשה. כן, תקריאי בבקשה. עכשיו, אנחנו גם פנינו ליועצת המשפטית לכנסת. רגע, סיימת. לגבי שאלתו של חבר הכנסת שעכשיו בטלפון. אנחנו פנינו ליועצת המשפטית לכנסת.

חבר הכנסת אופיר כץ. אותו "חבר כנסת". הוא יגיע לבית משפט. מה זה, הוא בעל הבית פה? אנחנו כבר הגענו, אגב, לבג"ץ.

זו חברה אזרחית והוא מדבר לעניין והוא מדבר דברים נכונים. לא, לא, הוא גוף פוליטי. יכול להיות שצריך לאשר, יכול להיות שלא צריך לאשר.

אתם לא תעשו פה דה לגיטיזציה לחברה אזרחית.

שמאל, לא שמאל. גם שמאל זה בסדר. אין לי בעיה, אבל שיגיד שהוא שייך, הכל בסדר. המפלגות מקבלות מיליארדים, וזה נכון. וזה נכון. משפט אחרון. וזכותו להביע עמדה. אף אחד לא אמר שלא. רק שיגיד שהוא מייצג את השמאל, זה בסדר. לא, הוא לא מייצג את השמאל. ינון, ינון. איכות השלטון זה לא פוליטי. איפה הם היו בקדנציה הקודמת? למה לא ראו אותם פה?

ולדימיר, אין לנו זמן. משפט אחרון. היועץ המשפטי. כללי התק"מ, חוק חובת מכרזים, חוק חופש המידע, לא חל על המפלגות. אנחנו לא יודעים, אין שקיפות על מה קורה עם המאות מיליונים האלה. הדבר היחידי שיש זה הדוחות הכספיים שאמורים להיות מוגשים במועד שלהם לפי חוק מימון מפלגות. וזה הפיקוח והשקיפות היחידים שיש. אין לנו עוד שום, על מאות מיליונים. זה הדבר היחידי שיש. הרב גפני, אני רוצה מילה. רגע, אני רוצה להתייחס למה שאמרת.

אני לא אוכל להצביע. אני רוצה להתייחס למילים שאמרת. ציינת גם את העתירה. התייחסת לזה כאילו הדוחות לא, הסיעות מבקשות לא להגיש. הן לא מבקשות לא להגיש, הן מבקשות ארכה של חודש.

בדיוק רציתי להתייחס לזה. נכון שמדובר באיזון בין התקופה המבוקשת לנימוקים שהוצגו, שהוא כן נעתר לבקשה. ציינת גם את העתירה שהוגשה בשנת 2001. אכן הוגשה עתירה כנגד החלטה שהייתה של הוועדה להאריך מועדים והטענה שניתנה הייתה שהיא חורגת ממתחם הסבירות. שהיא התקבלה מבלי שנשקלו כל השיקולים הרלוונטיים ותוך שחברי הכנסת היו נגועים בניגוד עניינים. זה גם טענות שהצגת בפנייה שלכם אל ועדת הכספים, אל היועצת המשפטית עכשיו. עמדת הכנסת אז הייתה שהוועדה פעלה בהתאם לסמכות שהוקנתה לה לפי חוק מימון מפלגות. שהתכלית שלה הייתה כן לאפשר גמישות במצבים חריגים ביחס למועדים שנקבעו בחוק ושהתקיימו באמת באותה עת נסיבות חריגות של ארבע מערכות בחירות בתקופה קצרה והתקיימה, ושההליך התקיים באופן תקין. העתירות נדחו, אגב? מה שקרה זה שהוחלט על מחיקת העתירה לאחר שהסיעות הגישו את הדוחות. ובפסק הדין בית משפט ציין שהארכת המועדים ניתנו נוכח מצב לא שגרתי של מספר מערכות בחירות רצופות לצד מגיפת הקורונה. סתם מבזבז כספי ציבור עם כל העתירות שלו. שנראה היה שלא היה מנוס מחריגה מלוחות הזמנים. אבל יחד עם זאת, בית משפט ציין שבימים כתיקונים ראוי להקפיד על קיום הוראות, על דיווח במועדים הקבועים בחוק ולהימנע ככל הניתן מפגיעה בשקיפות הציבור. אפשר להקריא? אני אקריא. רק לגבי העניין של הטענה בדבר ניגוד עניינים. הסמכות הזאת, שוב אני חוזרת ואומרת וגם אמרנו את זה בעבר. נקבעה בחוק, בהסכמת המבקר. היא ניתנה על ידי המחוקק לחברי ועדת הכספים. הבקשות לא נבחנות רק על ידי ועדת הכספים, גם המבקר בחן את הבקשות ומצא שיש. שהוא גוף לא פוליטי והוא גוף אמין. אני מקריאה: בהתאם לסעיף זה החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות התשל"ג-1973, בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות התשל"ג-1973 ובהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת כמפורט להלן: להאריך עד יום י"א בסיון תשפ"ג, 31 במאי 2023, את מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת ה-25 ואת מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום י"ט בניסן התשפ"א, 1 באפריל 2021 והמסתיימת ביום ו' בכסלו התשפ"ג 30 בנובמבר 2022 של סיעות חד"ש תע"ל, רע"ש ונעם. ולהאריך עד יום י"א בתמוז התשפ"ג, 30 ביוני 2023 את מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת ה-25 ואת מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום י"ט בניסן תשפ"א 1 באפריל 2021 והמסתיימת ביום 30 בנובמבר 2022 של מפלגת בל"ד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה אני מגיש רוויזיה.

אנחנו בעצם חנה, לא קבענו את ההחלטה הזאת באופן רטרואקטיבי. התחולה שלה תהיה מהיום, אבל המשמעות היא שבעצם הארכה ניתנת עד היום והיום בעצם יש רוויזיה על הבקשה ואתם תבחנו את זה עם המבקר. אתם לא מבקשים גם לעשות הארכה מקבילה למבקר. 24 שבועות מהגשת הדוחות אלינו.

אני רק מבקש, היות והייתה פה את הבקשה הזאת שהיא כבר לא זה, צריך לנסות לעשות מה שאפשר. אני אנסה ליצור קשר.

תודה רבה, הישיבה נעולה. אז אני לא נועל את הישיבה. אני עושה הפסקה. במידה ונקבל תשובה, חנה רותם, במידה ונקבל תשובה חיובית אז אני אכנס את הוועדה. במידה ולא, אז אני נועל את הישיבה. אני לא יכול לעשות מה שאני לא יכול. הישיבה ננעלה בשעה 11:16.